אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. ביקשתי לקיים את הדיון, לאור בקשות של חברי הוועדה, אבל גם אנחנו בעצמנו בוועדה

וגם על מה שקרה בנהרייה ומה שקרה בתל אביב לצערנו הרב. ובחיפה. וגם מה

המשטרה לקחה פה את האחריות. אבל הסעיף הזה לא מתייחס לפיצויים.

אני אדבר גם על הפיצויים. לגבי התיאום למעשה זה הסעיף היחיד שקיים בחקיקה. לצדו יש גופים שונים: המשרד לביטחון פנים,

תודה רבה, אדוני.

אדוני יושב-ראש הוועדה, שנענית לבקשת חברי הכנסת לקיים את הדיון החשוב הזה על נזקי השיטפונות

יש טענות שאומרות שיותר זול למדינה לפצות את האנשים מאשר למנוע את זה ולהשקיע בתשתיות. אי אפשר שהאמירות הללו יחזרו בכל שנה. כבר לא מדובר ביומיים של גשם בשנה, מדובר בהרבה יותר מזה. אנחנו רואים את השינויים באקלים,

שאם אין חקיקה ואנחנו לא יכולים על ידי חוק, אנחנו צריכים כאן לשבת ולתת מענה לכל גוף וגוף. קרן ברק, אני רוצה להעיר לך. הצעת החוק הזאת שניסינו להעביר ושעליה אנחנו מדברים

את המים צריך לאגור או לאגום בגב ההר. יש תוכנית ממשלתית כזו. צריך להוציא אותה אל הפועל. כמה היא עולה? תלוי את מי אתה שואל. אותך.

ראש עיריית אשקלון נמצא כאן? אצלנו באופן יחסי זה פשוט. בשדרות הגעתון יש 5% בעלי עסקים שלא חזרו לעבודה, אלה מספרים קטנים. יש לנו קניון שלם שמושבת לפחות לחודשיים.

ישבנו עם משרד ראש הממשלה ועם כל משרדי הממשלה והצגנו את הפערים. אבל במקרה

אדוני היושב-ראש וכל חברי הכנסת שיושבים פה, במידה והמדינה לא תחליט איזה גורם באמת מתכלל את זה,

שלא יהיה מוקד הצלה אחד ומשם זה ינותב בדיוק אל מי שיודע לתת את השירות הכי טוב באותה נקודה

להכרזה מיידית של אסון טבע בתחום החקלאות,

אדוני, כדאי להזמין

אנחנו רוצים בהצלת חיים. תנו לנו להציל חיים. גם אני כחבר כנסת מציל חיים. תנו לנו להציל חיים בלי אגו, שימו את האגו בצד. אתם רוצים

תמיד חברות הביטוח מכסות את עצמן על ידי החרגה וחריגים,

לכן אם אפשר גם לקיים דיון על חברות הביטוח ולהזמין את נציגיהן. אני חושב שכאשר מדובר בעשרות מיליוני שקלים שיאפשרו לפצות את כל בעלי העסקים ואת כל התושבים הפשוטים שאיבדו את הבתים שלהם ואת הרכבים שלהם, אם לא נעשה את זה אז

ואנחנו באמצע עונת הגשמים, היא עדיין לא הסתיימה. אפשר לנחש לפי התחזית שמה שראינו בשבועות הקרובים נמשיך ונראה עוד בימים הקרובים. חס וחלילה שלא יהיו גם קורבנות בנפש, אבל יש צפי שנראה עוד הצפות ועוד פגיעה בתשתיות וצורך

לא צריך להמציא. זה שאתם בהתארגנות ומה המצב הפוליטי

החיבור של כל הדברים האלה מה עשו כיבוי והצלה במשך כל השנים? מה החקיקה

היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים,

בבקשה. אתה יכול להשכיל אותנו? אתם הרגולטור הגדול שמקיף את כולם. איפה אנחנו עומדים מבחינה חוקית? התשתית הנורמטיבית הוצגה על ידי היועצת המשפטית לוועדה בתחילת הדברים. נאמר כבר שבכל הקשור לאירוע חירום אזרחי הרי

שקובע שהגוף שאמון על הפיקוד והשליטה בכל הכוחות הוא משטרת

למה לא דיברתם גם איתי?

אני לא יכול להיכנס לקרביים של ההתלבטות כי לא אני ניהלתי אותה, היא נוהלה על ידי דרג מעליי, אבל בחנו את מכלול השיקולים. אני רוצה לומר דבר פשוט: אחד המרכיבים המרכזיים שמעניינים אותנו בהתלבטות באירוע מן הסוג הזה הוא סוגיית המשאבים במהלך

לגבי מעבר של התוכנית להפעלה אנחנו מקבלים מודיעין, שזה בעצם תחזית מזג אוויר, בצורה מסודרת ושיטתית משני גופים: מהשירות המטאורולוגי והשירות ההידרולוגי. יש

אדוני היושב-ראש,

שיזמה את הדיון ביחד עם מלכיאלי וטיבי וינון אזולאי, כל מי שיזם.

אני רוצה לברך את ראשי הרשויות המקומיות שנמצאים כאן ואלה שמתמודדים

אם שאלתם, תנו לי רק רגע לענות. בסדר, ד"ר יפה. היות ואני הולך לזה אז אם יש לך את הפרוטוקול מן הוועדה חשוב שתעביר לי.

תעבירו לנו. בכל מקרה, כאשר מישהו צריך עזרה ראשונה דחופה הוא חייב לחייג, שיענה לו חובש תוך שתי שניות. אם יש לו גופים מתווכים באמצע הם מאריכים את משך הזמן עד המענה. שאלתי לגבי האירוע

אני רוצה להבין מה הם הקריטריונים?

והאם הקריטריונים האלה מתקיימים? האם למשל יש צורך שהוועדה הזו תחדד את החקיקה שמחייבת את המשרד לביטחון פנים להכריז על אירוע שכזה? אני רוצה להבין שגית אפיק, אם זו את שיכולה להשיב לי, או היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים מה הם הקריטריונים

אדוני,

להבדיל מקרן הגז, כאן אין מישהו שרוצה להשאיר את הכול עמוק באדמה. תודה רבה. סמנכ"ל מבצעים באיחוד הצלה, דב מייזל, בבקשה. שלום, אדוני, תודה רבה. בנוגע לאירועים האחרונים שהיו בנהרייה, באמת באה

הדיווח הוא שוטף, אנחנו מקבלים עדכון על בסיס

בנוסף על הדרישה לדיווח,

קדימות לטיפול בתביעות בעניין פגעי מזג

חשוב לציין שאם המבוטח-הלקוח ביטח גם את המבנה וגם את התכולה

ובנוסף, וזה חשוב בסיטואציות שהיו לנו פה, מקרים שאנשים בעצם לא יכלו להמשיך לגור בבית, אם השמאי מאשר שהבית לא כשיר לאכלוס בעצם המבוטח מקבל גם כסף לדירה חליפית,

והנזקים עצומים, כולל במעגן מיכאל, שיש פה נציגה שגם רוצה להגיד שני משפטים בעניין הזה. אין לנו יכולת כמועצה אזורית לטפל. מישהו צריך

לגבי נזקים לחקלאות משרד החקלאות מוציא כ-200 מיליון שקלים מידי שנה לביטוח נזקי טבע.

גם המדינה משתתפת בביטוח, וכן יש ביטוח לתשתיות. הדברים האלה כמובן יתבהרו בהמשך מכיוון שעוד מוקדם,

כפי שאתה

אני יכולה להתייחס כמובן רק לתקציבים המאושרים.

סליחה, הייתי מצפה מכם להיות הראשונים שיבקשו הכרזה על אסון טבע. האנשים שלכם על הכיפק, הגיעו אלינו בתוך יום והיו המומים.

אנחנו רוצים לפקח על העניין בגלל שכנראה הגשמים יימשכו ואנחנו דואגים מאוד כולנו, ללא יוצא מן הכלל, קואליציה ואופוזיציה, אנחנו דואגים לעניין הזה. אנחנו סומכים עליכם. אני מבקש לקבל את הדיווח הזה. חשוב מאוד לבדוק את הדברים האלה. לגבי ההכרזה של הממשלה על אסון טבע אני אפנה לראש הממשלה ואבקש ממנו שתהיה הכרזה על העניין הזה גם לגבי מה שכתוב בחוק פיצוי נפגעי אסון: "הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר, שניתנה לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי, על השירות ההידרולוגי, על המכון הגיאולוגי".

שמעניין אותי בסוף, שיהיה פיצוי. אנחנו נבקש את הדבר הזה. מה אתה ביקשת קודם, עודד פורר? ביקשתי שהם ידווחו לנו איך הם מעבירים את הכסף הזה. אני חושב שזה 11 מיליון שקל. אנחנו צריכים לדעת איך הם חישבו שזה 11 מיליון שקל. הם לא חישבו. זאת הייתה בקשה של ראש עיריית נהרייה. אני חושב שזה הרבה מעבר. אל תהיה בטוח בגלל שאנחנו מדברים על אלה שנופלים בין הכיסאות. אני חושב שזה צריך להיות בתמיכוֹת,

אנחנו נבדוק את העניין הזה, בסדר. שהם ידווחו לוועדה איך הם מעבירים את זה. מה שקורה בסוף הוא שיש כסף אבל הוא לא מגיע ליעד שלו. רונן מרלי, אתה תצטרך להגיד לנו איך אתה מתקדם בעניין הזה ואיך הם מתכוונים לשלם. הם צריכים לדעת שאנחנו עוקבים אחרי זה.

מהניסיון של הוועדה במקרים של פיצויים, בסופו של דבר אנחנו מהווים קטליזטור חשוב מאוד לממשלה, במיוחד שאף אחד פה לא אופוזיציה ולא קואליציה. אנחנו רוצים בהצלחת העניין. ההכרזה על אסון טבע היא נושא מאוד מאוד חשוב, בעקבותיה אנחנו עומדים במקום אחר לחלוטין. אנחנו עומדים במקום אחר כי אז זה הופך להיות אולי יותר משתלם להשקיע מאשר לפצות. מה השאלה, זה ברור. אני מסכים. בדיוק, ואז זה משחק אחר. אנחנו צריכים לשדרג. הוא כבר למד את השיטה שלי: לשדרג את כל המצב הזה, שאנחנו נהיה במקום אחר. עכשיו אנחנו עומדים במקום עם ידיים חשופות.

אני שואלת עדיין איך אנחנו מונעים את האסון הבא. מגישים את שתי הצעות החוק האלה. אחת מהן, בעניין קווי החירום, אנחנו עדיין לא יכולים לכפות כי אנחנו לא יכולים לקיים את החוק הזה. אני שואלת מה אנחנו עושים בפועל כדי שזה לא יקרה יותר, כדי שהם כן יענו לטלפונים וכדי שהתשתיות בעיר לא יקרסו? חקיקה. אנחנו יכולים לפעול לא רק עם חקיקה. תנסי לדבר עם האנשים שם. כל אחד מתבצר בעמדתו. ברגע שאת מגישה הצעת חוק ואת מקיימת דיונים על הצעת החוק הזאת, והכול פה מגיע בדבר שהולך להיות מעשי, אנחנו נדרוש את התיאום. שלעיריות יהיו מוקדים. אנחנו לא יכולים לעשות עכשיו משהו אחר. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אדוני היושב-ראש, אני רק מבקשת שכאשר שגית אפיק כותבת את הצעת החוק, שיהיו קריטריונים ברורים לאירוע, שבהתקיימותם כבר נקבע כאילו יש אירוע של אסון טבע. אז אתה עוקף את כל הצורך להמתין לשר לביטחון פנים. יש הצעת חוק קיימת. אנחנו צריכים פשוט שכולנו נהיה חתומים עליה. היא כבר הובאה לדיון. תודה רבה, רבותי, אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:06.